אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא 'יישום החלטות הממשלה לגבי הבאתם של בני הקהילה הממתינים במחנות באדיס אבבה וגונדר'. ישיבת הוועדה הזו מתקיימת בהמשך להחלטות ממשלה שהתקיימו בנושא. זו ישיבה ראשונה בכנסת ה- 25. החלטות ממשלה בנושא יש מה- 16.2.2003, החלטה מס' 2948 ואילך. 20 שנה הסיפור הזה מלווה אותנו ולצערי, למרות כל החלטות הממשלה שהתקבלו, אי אפשר להגיד שהן יושמו במלואן והממתינים, עדיין רבים, נמצאים במחנות ולא עולים למדינת ישראל, ולא מאפשרים את כניסתם לישראל. יש כמה החלטות שאנחנו נדון בהן כאן, אחת היא 716 מה-15.11.15, שקבעה את התנאים לזכאים לעליה, החלטת ממשלה 1911 מאוגוסט 2016, לגבי כניסה מטעמי איחוד משפחות ועד להחלטה האחרונה, החלטת ממשלה 713 מהממשלה הקודמת, 28.11.21, מבצע "צור ישראל" להמשך הבאת הממתינים באדיס אבבה וגונדר. הכל מדובר, לפחות כשאנחנו מדברים על החלטות הממשלה האלה, מדובר על קרבה ראשונה בין הממתינים לשוהים בישראל וכל הדיונים הקודמים שהוועדה עסקה בהם, נשמעו באמת סיפורים משפחתיים קורעי לב, וצריך להבין, זה אזרחים ישראלים שחיים כאן, שקרובי משפחה לא יכולים להיכנס לישראל, ולא יכולים לעלות לישראל, ונמצאים במחנות בתנאים מאוד מאוד מאוד קשים. לצערי, נראה כאילו יישום ההחלטה מתמהמה, ולא קורה בקצב הראוי, ולכן ביקשתי לזמן את הדיון הזה, אחרי גם שיחה שהיתה לי עם ח"כ לשעבר אברהם נגוסה, שגם היה יו"ר הוועדה ועסק בנושא הזה, ואחת מההחלטות אני אפילו יכול להגיד, רשומה על שמו, מ-2015. אז אני אומר את זה פה, אני לא יודע כמה כולם יצליחו לדבר מבחינת לוחות הזמנים, הדיון הוא עד השעה 13.00, אבל מאוד חשוב לי שמשרדי הממשלה יתייחסו, כדי להבין איפה האירוע תקוע, ואיך אנחנו יכולים לחלץ אותו. אני אבקש מח"כ נגוסה לפתוח בכמה מילים. בבקשה ח"כ לשעבר אברהם נגוסה. אדוני יו"ר הוועדה, תודה לך על קיום הדיון. הדיון הוא חשוב בעיקר כשהכנסת, היום תקציב המדינה של 2023-2024 על שולחן הכנסת, וזה הדיון הוא מאוד חשוב ותודה על כך. ב- 15.11.2015 ממשלת ישראל קיבלה החלטה. בהחלטה פה אחד להביא לאזרחי ישראל שיש להם משפחות בדרגה ראשונה. ההחלטה הזו, בחלק בוצעה והגיעו אנשים בהחלטות שונות שציינת קודם, אבל לא יושמה במלואה. ההחלטה 716 מנובמבר 2015 זו ההחלטה שממשלת ישראל התחייבה למשפחות של אזרחי ישראל, שחיים בישראל, להביא להם את המשפחות בדרגה ראשונה. יחד עם זאת, גם יש את הממתינים באדיס ובגונדר ולכן היום אנחנו קוראים לוועדת העלייה והקליטה לקבל החלטה לקרוא לממשלה לשלב בתקציב המדינה, להמשך ביצוע החלטת הממשלה 716. כידוע בהחלטה 713 צוין בסעיף 6 להמשיך לבצע, לתת תקציב, הממשלה תתקצב את זה, ולהמשיך להביא אותם, כל עוד יש זכאים ועומדים בתנאים של החלטת הממשלה 716. לצערי הרב, בתקציב הנוכחי שאנחנו יודעים שהממשלה העבירה, ובא מהחודש הזה לכנסת, זה לא מופיע. שום סעיף, שום סכום בעניין של המשך ביצוע החלטת הממשלה.

אנחנו מבקשים מוועדת העלייה והקליטה היום לקבל החלטה, מה שאנחנו פונים ומבקשים: 1. לקרוא לממשלת ישראל להמשיך ליישם את החלטת הממשלה שקיבלה בעצמה פה אחד, בראשות בנימין נתניהו ב- 2015, והדבר השני שאנחנו מצפים מהוועדה, לקבל החלטה לגבש לממשלה, לקרוא לממשלה לגבש מתווה להבאת כל הממתינים שנמצאים וממתינים, שנים רבות, במצב קשה ביותר, במצבים קשים, שהמשפחות פה סובלות, משפחות שם סובלות, להביא אותם, לאחד אותם, והממשלה צריכה לגבש מתווה איך לסיים את הסוגיה של הממתינים באדיס אבבה ובגונדר. הדבר השלישי, גם אנחנו מבקשים היום מהוועדה לקרוא, ליזום דיון של ועדת העלייה והקליטה עם ראש הממשלה, עם שר האוצר ועם השר לענייני העלייה והקליטה. לקרוא לסוכנות היהודית להתערב יותר, להרחיב יותר, לקחת את האחריות של המתחמים באדיס ובגונדר ולדאוג לרווחתם של הקהילה שממתינה שם, ובחינוך בסיוע הומניטרי תזונתי, רפואה וחיזוק הקהילה היהודית שם. אנחנו גם מבקשים מהוועדה ליזום דיון במליאת הכנסת שהכנסת כולה תיקח את הנושא הזה, זה אחד הנושאים הכואבים ליוצאי אתיופיה. אנו קוראים גם באמת לוועדה, בתיאום כמובן עם יו"ר הכנסת, להוציא משלחת של חה"כ, חברי הוועדה. להוציא אותם ופשוט יראו שם את מצב הקהילה, והפעולות הנדרשות גם כדי לזרז את עלייתם. לכן, אני מבקש ותודה שוב אדוני היו"ר. תודה רבה. משרד האוצר פה? בוודאי. מהנתונים שקיבלתי מהסוכנות היהודית: את השקף סטטוס העלייה מאתיופיה, "צור ישראל 2" מהנתונים האלה 3133 עולים אושרו לעלייה, 919 ממתינים לעלייה. הם תוקצבו בתקציב 2023-2024? מתי הם צפויים להגיע לישראל? אנחנו נסיים את הבאתם עד סוף יוני. עד סוף יוני? פשוט אנחנו בתהליכי הנפקת תעודות מעבר עבורם, כבר קיבלנו אותם מהרשות והם מטופלים. משרד החוץ סייע לנו בהקשר הזה, עד סוף יוני אנחנו מביאים אותם. כמה עוד נשאר שם לעבור כדי לאשר עוד לעלייה, מהבחינה הזו, או שזהו? זו המכסה של 3000 שאושרה בממשלה, היא מוכרת והם בתהליכי עלייה.

בבקשה חה"כ מלקו. חברי אברהם, לגבי החלטת הממשלה שהיתה בנובמבר 2015, כמה אושרו וכמה הגיעו וכמה לא הגיעו? לפי החלטת הממשלה 716 מנובמבר 2015, הממשלה בהחלטות שונות, הגיעו אנשים מ- 2016 עד 2017, כ-1300. אני מדבר על אלה שהגיעו על פי החלטות הממשלה. אבל בהחלטה כמה הקציבו?

בהחלטת הממשלה לא צוין מספר, צוינו קריטריונים. ההחלטה בידי. גם בהחלטה האחרונה לא היה מספר, היו קריטריונים.

אני אציין בהחלטת הממשלה 716 אין מספר, אבל בהחלטות שנגזרות מההחלטה הזו, שהממשלה ביצעה בפעימות, ובשנים 2016-2017 עלו 1300. אבל לא ברור לכם שככל שלא מסיימים את העלייה המספרים ילכו ויגדלו? זה לא סתם. אני אענה לה, בשנים 2018-2019 עלו 1000. ב-2020-2021 עלו כ-2000, צור ישראל 1. ב-2022 עד היום 2023 הגיעו גם כ-2200 למיטב ידיעתי. זה יוצא 6300. נכון מאוד, אז זה האנשים שעלו על פי החלטות הממשלה, אבל חשוב מאוד לציין, יש אנשים שאומרים מה המספר, למה לא יורד ודברים כאלה. חשוב מאוד לציין, יש גידול טבעי כל הזמן, ההחלטה התקבלה ב- 2015, גם ההחלטה שהתקבלה ב- 2015 הרשימות שבמשרד הפנים עובדים עליהם, זה לפני 2010, אז תסתכלו מ- 2010 עד 2023 כמה שנים. ברור, תודה. יהודה עציון בבקשה. אחריו, הרב מנחם ולדמן. ראשית, אני מברך על הדיון הזה אחרי תקופת התעלמות ארוכה. שנית, אני גם מצטער מאוד על עצם הצורך לעורר את העניין מחדש, במקום שההבנה הפשוטה תהיה הבנה ציונית. פשוט הבנה ציונית. האנשים האלה הם בשר מבשרה של העדה, כל פרשת החצייה של העדה לשניים כביכול בית ישראל הכשרים ואחרים שאינם כשרים, הגיע זמן לשים לה סוף. אני בטוח שהרב מנחם ולדמן שידבר, יבסס את זה גם בנתונים מאוד בדוקים על כך שאלפים מהממתינים עכשיו, הם יהודים גם על פי ההלכה וגם על פי חוק השבות, על אף שחוק השבות הוא לא חוק הלכתי. בכל אופן, יש דרך ויש אפשרות לערוך מתווה שיוליך קדימה את המשך העלייה וסוף סוף, איך אומרים, תחזינה עינינו בהפסקת האפליה הזאת בתוך העדה ממש, העברת סכין בתוך העדה, בין אלה שזכאים ונמצאים פה, לבין אלה ששם. אני רוצה לומר, המסלול שבו הלכו כל השנים, מסלול הומניטרי של איחוד משפחות, כבודו במקומו מונח, כי הסבל הוא בוודאי רב ואין להרבות במילים עליו, אבל צריך להתחיל לעבור להבנה שהאנשים האלה הם זכאים בהיותם יהודים, בהיותם חלק מהעדה, והנושא ההומניטרי הוא נושא נלווה, שכאמור כבודו במקומו מונח, אבל הוא לא חייב להיות המדד הראשי. לכן, כבר בהחלטת הממשלה הקודמת דובר על פרויקטור שייקבע בהסכמה שרת הפנים דאז ושרת הקליטה דאז, הדבר לא נעשה. אני קורא לכך שהוועדה תוציא קול. אם זה פרויקטור של אדם אחד שירכז את העניין, אם זה מתווה מוסכם על הגורמים שעוסקים בכך, ובכל מקרה לא להסתפק בכך שיוחל הקריטריון של ההחלטה הקודמת גם על ההמשך, אלא לבנות מדיניות ארוכת טווח שתסכם ותחסל את העניין הזה של מחנות הממתינים, שזה כמו, אין לי מילים, כמו צרעת ממארת שנמשכת שם שנים על שנים, וקורעת את הלב פה וקורעת את הלב שם. אז בבקשה, לחשוב ציונות. תודה רבה. הרב מנחם ולדמן בבקשה, אחריו הרב אלעזר מנגשה. כבוד היו"ר, אני רוצה רק להגיד כמה מילים ונתונים ביחס למי אלה הממתינים לעלייה בקהילות באדיס אבבה ובגונדר. אני הרב שלהם כבר 31 שנים ואפשר לומר שנבדקו אחד אחד על ידי, וגם בעלייה עצמה, הם נבדקים מבחינת הזהות, וכפי שקודמי אמר, מדברים על איחוד משפחות, בוא נדבר בראיה יהודית, ציונית והלכתית. בגונדר למשל, אם ממתינים שם קרוב ל-9000 איש עם הילדים שגדלו והגיעו בשנים האחרונות, רובם, לפחות 5000-6000 נפש הם יהודים לפי קריטריונים הלכתיים.

נבדקו שם אימא אחרי אימא. הם מגיעים ליהודי אתיופיה ללא התבוללות וזה הקריטריון שהביא במשך השנים אלפים רבים שהוכרו מבחינת הגישה ההלכתית כיהודים, שעושים השבה ליהדות, אבל הם יהודים על פי ההלכה. מדובר פה על אלפים רבים. קודמי הזכיר שיש גם כן לא מעטים שהם בבחינת זכאי חוק השבות, ואני מדבר בעיקר יוצאי אזור שנקרא 'אדשפר' ו'גודשהם' ששם ההתנצרות היתה בשלב מאוד מאוחר, והיו קייסים יהודיים עד לפני כ-40-45 שנים, בתי כנסת, מקומות של סיגד, בתי נידה וכדומה במנהג יהודי אתיופיה. ואנשים שמגיעים, והם רוב הממתינים בגונדר, חלק גדול מאלה המגיעים, עונים לקריטריונים האלה, שהם מצד אימותיהם, בראיה הלכתית יהודית, הם יהודים. הם עוברים את כל ההליכים, השאר הם בדרך כלל מצד אבותיהם. המכנה המשותף של כולם, שהם חיים בקהילות יהודיות, דתיות ומשתדלים ללכת בדרך הזו עשרות שנים, עם בתי כנסת, בתי ספר, עכשיו יש לנו תלמודי תורה יהודיים. לימוד תורה, לימוד עברית, מקוואות, בני עקיבא וכיוצא בזה, כך שאי אפשר להתעלם, גם אם אדם הוא לא מצד אמו, אלא הוא מצד אביו, וחי כיהודי. בהגדרות של אתיופיה האבא קובע ולא האימא. נפתור את הבעיה הזו. אכן, כבוד יו"ר הוועדה, צריכים לדבר על מתווה, כמו שניסו גם בהחלטת הממשלה הקודמת להתחיל לדבר, לא כל פעם פרוסה, אלא ראיה של פתרון. והממתינים לעלייה באדיס ובגונדר הם קבוצה ייחודית. באדיס אבבה הם ממתינים 25 שנה, לא פחות. בגונדר הם ממתינים בין 25 שנה, יש כאלה שהגיעו לפני 7-8 שנים גם כן, זה טווח ההמתנה. ואם מישהו משלה את עצמו שהאנשים האלה ייעלמו. כמה יש במחנות שם? יש רשימות שמיות, אחד לאחד באדיס ובגונדר בקהילות. היו רשימות עד 2010 אבל הם עודכנו גם ב- 2020. יש היום 12,000. שימו לב, יש לנו ריבוי טבעי של 14 שנים, שלא שמנו לב, לא שמו אותו ברשימות, ברוך השם יש ילדים לא מעטים במחנות. מי עשה את הרשימות? הרשימות נעשות על ידי הקהילות עם זקני הקהילה, עם הקהילה והם הובאו לממשלה כל השנים. עם בדיקה מדוקדקת, אדם עם מוצאו, ייחוסו וכל הפרטים של הקרובים שלו בארץ. לרובם, רוב הקרובים שלהם בארץ, דרגות ראשונות ושניות.

אלעזר מנגשה. אחריך גבריאל סוד, פדרציית ניו יורק. אני באתי ככה לדבר, אני שבאתי לפה חשבתי לראות הנהגה רוחנית שלנו, ששמרה במשך שנים על הקהילה שלנו. קיוויתי, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים. החלטות ממשלה שהתקיימו, אני מטיגריי. יש שם קהילה, החלטות הממשלה שהתקבלו תמיד דחו אותם ולא הכניסו אותם. אתה מדבר על טיגריי?

האימהות פה נמצאות בוכות, האם טיגריי לא באתיופיה? החלטות ממשלה התקבלו, כל מי ששייך לעם ישראל להביא אותו. אני שואל, האם טיגריי לא באתיופיה?

שנים על גבי שנים, מי שיש לו קרבה ראשונה לבוא לישראל, האם יכולה להיות אישה עיוורת, 17 שנה פה לבד. האם החלטות ממשלה היא רק באזור אחר? אני שואל ואין תשובה. לכן אני מקווה, אני בא, פונה, החלטות הממשלה שהיו, גם שיחולו על יהודי טיגריי.

אני רוצה באמת, אני בתור יהודי שומר תור ומצוות, לכן אני קורא להביא את ההנהגה הרוחנית שלנו, גם שיהיו מעורבים.

שהילדים שלנו ימשיכו את הדרך שהתוו לנו אבותינו. אני פונה אליך, ח"כ צגה, לא יכול להיות שההנהגה שלנו יהיו שם שנים על גבי שנים. לא יכול להיות מה שאחרים מכירים, איפה דבר כזה? תודה רבה. גבריאל סוד בבקשה. אחריו קסאו שפרם. אז כמו שאני מניח שחלקכם יודעים, הקהילה היהודית בניו יורק, בפדרציה, תמכה ותומכת בעלייה מאתיופיה. היא היתה שם במבצעי משה וסולמון וכמובן גם בצור אחד ושתיים, והסיבה היא מאוד פשוטה בשביל הקהילה היהודית בארצות הברית ולפדרציה, אנחנו רואים בעולים הממתינים באתיופיה כחלק מהעם היהודי, וכמו שאנחנו תומכים בעולים שמגיעים מאוקראינה ומרוסיה, אז אנחנו תומכים באחים שלנו באתיופיה, ובגלל זה אני רוצה פשוט להעביר מסר מאוד פשוט, שהנושא הזה הוא לא רק נושא חשוב מבחינה לאומית, הוא רק נושא חשוב לקהילה היהודית העולמית ולכן, צריך להיכנס לסדר העדיפויות של ממשלת ישראל וכמובן אנחנו מצטרפים לבקשה של הרבנים והארגונים הנוספים שידברו. קודם כל לתקצב את תקציב הממשלה הבא, את העלייה של הממתינים שכבר רשאים על פי החלטת הממשלה ומשרד הפנים, וגם להגיד כמובן, שהקהילה היהודית בארה"ב והקהילה היהודית מניו יורק, אנחנו מוכנים גם לתמוך בתהליכים של קליטה, אז ככה שאנחנו מוכנים לרשום פרק חדש בהיסטוריה של הציונות יחד אתכם. מהמשפחות שלהם בעקבות זה שהמדינה התעמרה בהם. ונאמר, ככל שבבחינת הזכאים ע"פ הקריטריונים,

תידרש הממשלה לאשר זאת בהחלטת ממשלה ייעודית למציאת מקור תקציבי להמשך העלאת הזכאים, במטרה שלא יהיה עיכוב.

הם בכלל לא רואים את יהודי טיגריי גם שסובלים? אז באיזה עזות מצח, באיזה עזות מצח הם מעזים לפנות לקהילה בתקופות בחירות,

רק בגלל שהם חושבים שיש פה לובי חלש בתוך הכנסת, לפנות לקהילה? אני לא חושבת - - - אל תתפרצי לדברי, אני דווקא חושבת שתיקחי מדבריי ותלכי תלחמי על

את צריכה להפעיל את כל כובד משקלך הפוליטי כדי לדאוג שהקהילה שלנו תקבל את התקציבים, בדיוק כפי שעשיתי בממשלה שאני הייתי בה. אני אומרת לך, 100 ימי החסד נגמרו. 100 ימי החסד של הממשלה הזו

שיודע לטוס לארה"ב ולצרפת כבר כמה פעמים, אבל אף אחד מהם לא טרח לא לקבל את עולי אתיופיה, לא טרח לבוא ולבדוק מה קרה עם העולים שהגיעו מאוקראינה,

עוד לפני קום המדינה, על כך שיש קהילה יהודית אדוקה באתיופיה,

עשרות שנים,

קודם כל אדוני היו"ר, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה,

ואם נגיד שהממשלה

אני באה מעשייה.

בממשלה של רבין מהנעשה?

כולם יודעים.

תעשו נושא לדיון ואני בשמחה רבה אני אבוא,

הנושא הזה, אני אומרת לכם את זה, מי רשם אותם,

אני רוצה להגיד לכם, אני הייתי שומעת כל יום רביעי שיחות עם מאזינים שלי ברדיו. האם או האחות עולות לשידור כי

סליחה, סליחה, פנינה וצגה. סליחה, חברי אברהם יודע מה זה פוליטיקה. ח"כ מלקו. אל תכניסו, תגידו את האמת. אם אתה לא אומר את האמת איפה הבעיה,

אין דבר כזה בממשלה כשמנהלים ממשלה, וזה הטענות שלי פה למשרד הקליטה, לשר הקליטה ולשר הפנים, בסוף הממשלה צריכה להחליט מי לוקח את האירוע, מי אחראי על האירוע מתחילתו ועד סופו. עכשיו, אם שר הקליטה אחראי

יש אנשים שנולדים במחנות האלה בתקווה בדרך,

אחר. הם לא מכירים את הכפר,

לא ייתכן שמדינת ישראל מתקצבת, מביאה, עושה

לצערי הרב עדיין לא קמה.

העלייה.

סורפל עלמו.

אני והמשפחה עלינו בסוף 2016 והשארנו מאחור 5 אחים שהמתינו מעל 16 שנים והם עלו רק באוגוסט האחרון,

אבל בספר התקציב אין שום תקציב ליהודי אתיופיה,

יהודי אירופה, ארה"ב ורוסיה,

אני רוצה לשאול את הסוכנות,

אמרתי שיש תקציב להעלאת ה-3000.

כשאני

מה הסיפור ועל איזה רשימות בכלל מדברים.

זה קסאו,

לא דרך טלפון, לא קבלת קהל, ואפילו המייל היחיד שהיה כשאני שלחתי ונתנו לי את התשובה הגנרית

מאז החלטת הממשלה הקודמת, גם בנוכחית, ההחלטה היתה שכדי לקדם את יישום ההחלטה ולסיים את קביעת הזכאים,

שהמספר שלהם

ולאחר מכן, הם מטפלים בפניות הציבור שבאמת התקבלו במייל הייעודי.

והאנשים אצלנו כרגע עובדים על לענות. מתוך 5000 פניות ציבור,

כרגע אנחנו 5. 5

כמה עובדים יש ברשות האוכלוסין וההגירה סך הכול? באתיופים?

כמה עובדים יש סך הכול ברשות האוכלוסין וההגירה?

אז בסוף זה עניין של הקצאת משאבים. מישהו החליט שהוא מקצה שלושה-ארבעה עובדים לטובת המשימה הזאת.

מטפלת בעלייה מאתיופיה.

שולחים

אבל אם יש לכם רק 3000 פניות פתוחות חצי שנה, זה לא סביר. זו מדיניות. זה לא

אנחנו חייבים,

זה לא של יוצאי אתיופיה,

אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי משרד הפנים,

אין למי לפנות. אין לי למי לפנות. התקשרתי להרבה נוכחים פה, אין,

רק לנקודה,

נקודה לדיון לגבי החלטת הממשלה. אנחנו מדברים על החלטת ממשלה משנת 2004,

ובהחלטות הממשלה הללו אחד המוטיבים החוזרים

ומה שמאוד מעניין זה הנושא של המספרים,

אני מבקשת.

ד"ר שרקי, האם אתה ידעת, דיברת על חוק השבות. בוא אני אספר לך עובדה שאתה לא יודע כי לא העמקת,

ייתכן מאוד. תודה רבה. מוקטו מברטו. אני אתרגם אותך אם צריך. (מדבר בשפה האמהרית, דבריו מתורגמים ע"י אחד הנוכחים) באתי עם אימא שלי, נשארו מאחור 5 אחים, זאת אומרת הבנים מאותה אימא ואבא, האחים שלו. אימא שלי בוכה 15 שנים. נולדנו מאותה אימא ואבא 9 ילדים, נפטר אחד. 3 הגענו לארץ ו-5 עדיין מחכים שם. מישהו יכול להסביר לי איך נשארים 5 שם? שי, הסוכנות היהודית יכולה לתת איזה שהוא הסבר? קודם כל כן. אם הם מאותם אימא ואבא, אותה משפחה. הרשימה מאורגנת לא נכון, הבדיקה לא נכונה. הנושא קשור לקריטריונים. למשל, אם קריטריון קובע שזכאי לעלות לפי קרבה משפחתית,

מי שיש לו בארץ אימא,

באתיופיה אם יש בן משפחה שהוא מעל גיל 18 ויש לו ילדים, הוא לא יכול לעלות ביחד עם המשפחה הגרעינית, וזה למשל מצב שבו המשפחה נחתכת לשניים. לשאלתך, הקריטריון הקובע הוא בני משפחה בישראל, אבל אם מישהו מעל גיל 18 והוא נשוי עם ילדים משל עצמו, הוא איננו יכול לעלות לארץ,

מי בודק את הקריטריונים? אני אגיד לך למה. תראו, שי, אנחנו נמצאים רבע שעה לפני סוף הדיון. אני אתן לך לדבר, לח"כ לשעבר נגוסה ואז אנחנו נעשה סיכום ח"כים, ואני חייב לסכם את הדיון הזה. בבקשה. אפילו בהחלטת הממשלה 713 יש סעיף שאומר שההורים שעולים משאירים את הילדים הנשואים ורק ילדים קטינים ורווקים יכולים לבוא, דהיינו, אם ההורים מגיעים לפה ישאירו חלק מהילדים הנשואים. זה יכול להיות גם תשובה בשבילך בנוסף לגידול טבעי. כי לא מביאים את שלמות המשפחה, משאירים חלק.

שי בבקשה. אני רוצה להתייחס בכמה אמירות כלליות. קודם כל אני חייב להגיד שמה שאנחנו שומעים כאן, את הכאב והסבל, אנחנו חווים אותו, שומעים אותו, מזדהים איתו. רואים אותו גם בארץ במרכזי הקליטה ורואים אותו גם באתיופיה, זו נקודה אחת שחשוב לציין. הדבר הזה הוא כואב מאוד. הדבר השני מבחינתנו, עוד מעט נסיים את צור ישראל 2, נסיים את החלטת הממשלה, ואנחנו בהחלט מצפים להמשך היישום של ההחלטה, כי לדעתי זה סדר גודל של כ-2000 שנמצאו כרלבנטיים, ואנחנו ובהחלט נפעל, ביחד עם משרד העלייה והקליטה, להמשך ההחלטה כדי להביא את הממתינים. הדבר השלישי, אני חושב שהדבר הגדול זה המתווה להבאת הממתינים שם. לא קמה וועדה, בהחלט אנחנו קוראים להקמת הוועדה. אני לא אפרט כאן אבל להערכתי יש פתרונות אמתיים, אני יודע שהנושא הזה הוא נושא כואב והרבה מאוד טוענים שאין לזה סוף, ואיך אפשר לסיים את הדבר הזה. יש לנו הצעה למתווה, ברורה, שלהערכתנו יהיה אפשר לסיים את הכאב הזה ולהביא את הממתינים, וכדי לגרום להפסקת הסבל ומאידך לסיים את העניין, כדי שזה לא יחזור על עצמו ונפגש פה עוד כמה שנים קדימה. אנחנו מאוד גאים בעלייה הזו, זו עלייה לארץ של צור ישראל 1 ו-2, מעל 74% אוכלוסייה צעירה, אוכלוסייה אקדמאית. אופי העולים משתנה, אנחנו בהחלט בהחלט גאים בעלייה הזו, כמו שאנחנו גאים בכל עלייה מכל מקום אחר בעולם.

ח"כ מלקו. אני רוצה להתייחס לעניין. קודם כל, למי שחושב, הבית הזה פוליטי, אני יודעת, בשביל זה באתי לכנסת. ושנית, אם אנחנו נדבר על הנושאים המרכזיים, כל הזמן נתייחס במשקפיים של קואליציה ואופוזיציה, לא נצא מזה. צריך להתמקד בנושא שלשמו התכנסנו.

אני באה ואומרת, קודם כל, אם אני הבנתי, אחרי 900 אנשים שיגיעו להמשך, אם אני הבנתי את זה נכון. אז במקרים כאלה, קודם כל, מי מגיש את הרשימה? את הרשימה צריך להגיש מי שבודק, ובבדיקה גם המנהיגים הרוחניים, זקני העדה צריכים להיות שותפים. לאורך השנים הם לא היו שותפים. גם כשמדברים על ממתינים בגונדר, אדיס אבבה. גם יש אלה שחל עליהם חוק השבות באזור טיגריי. בנוסף, בעניין של משרד הפנים. אני רוצה להגיד למשרד הפנים לאורך השנים, אל תספרו סיפורים. אתם לא נותנים תשובה, אתם מתעלמים מזה. אני בעצמי, משפחה שלי נשארה, בתור עיתונאית רציתי תגובה ואני לא מקבלת. אנשים מגיעים לשם, חוזרים זקנים, בוכים לי כל הזמן, אני זוכרת את זה. לכן משרד הפנים צריך להקצות משרד ואנשים יקבלו קבלת פנים, טלפון לא יכול להיות מספיק, גם תהיה קבלת קהל.

מה שאני רוצה להגיד לכם, הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו קיים 30 שנה, אני לא אומרת שהמשלה לא צריכה לפתור, אני לא אומרת את זה. אבל לזרוק את זה רק בשלושה חודשים את כל הבלגן, זו אשליה, זו עצימת עיניים. לכן אני מבקשת אדוני היו"ר שכל הנקודות שציינתי באמת למען להבין את זה, יש אנשים שמחכים, יש אנשים שחוק השבות חל עליהם, חלקם אפילו נינים ליהודים, ובכלל לא באו לגמרי, לא נגמר, לא כולם. אז את כל זה צריכים לקחת בחשבון. אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה,

הקהילה צריכה להיות שותפה, הדברים צריכים לדבר בגלוי, ולא יכול להיות שנהפוך את זה לפופוליזם. תודה רבה. ח"כ תמנו שטה. תרשה לי להתייחס בבקשה לאחת הנקודות. אני מבקשת שלא לגלגל תמיד את כל הנושא הכואב הזה לרשות האוכלוסין. מי מכם, כי יש פה כמה חבר'ה שמכירים ויודעים, שאנחנו בעבודה עד השעות הקטנות. יש לי 5 ילדים, ואני משאירה אותם בשעות הקטנות. אי אפשר להגיד שלא נותנים מענה.

אושרת, אני רוצה לומר משהו לעובדי המשרדים ששולחים אותם, גם קליטה וגם פנים, ששולחים אותם לוועדה. תסלחו לי, כן, אבל משום מה הדרגים הבכירים במשרדים נמנעים מלבוא לוועדות, מהסיבה הפשוטה שבסוף זה הקצאת משאבים. שמים אתכם בחזית ושמים אתכם בחזית בלי כלים, כי לשים 4-5 עובדים על המשימות האלה את משלמת היום את המחיר על החלטות שמנהלי המשרד, ובמדיניות המשרד החליטו שלא יהיו מספיק עובדים שיטפלו באירוע הזה, ועל זה הטענות. אני אומר לך את זה כשאנחנו באים בטענות למשרד הפנים, זה לא אלייך, זה לשר. בבקשה ח"כ תמנו שטה. תודה. אני רק חושבת ברשותך, אדוני היו"ר, אם כדאי לתת אולי לתמנו או לפקדו. הייתי נותנת לאישה כיו"ר הוועדה למעמד האישה. אנחנו רוצים לשמוע את הגברת בבקשה. אין קרבת משפחה. קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי לפה, תודה רבה לכם. אני מטיגריי, כמו חלק שמכירים אותי, אנחנו המשפחות בטיגריי, אני רואה ושומעת הרבה, זה בכלל לא מדברים על טיגריי. אבל בטיגריי, מי שיודע יודע, מה שעוברים. קודם כל זה מחולק ל-3. חלק נמצאים פה בישראל, חלק באדיס אבבה, חלק בטיגריי. המשפחות חלק פה מתים, חלק באדיס אבבה. מאוד קשה, מי שלא יודע, אף אחד לא מכניס את זה, אנחנו כואב לנו כל יום. מי שמכיר אותי, דר' אברהם נגוסה מכיר אותי 15 שנים, פנינה מכירה אותי כמה שנים בוועדות אחרות. חלק מפה שעובדים מכירים אותי, אני מדברת כל הזמן בפתקים, בוואטסאפ, כמה שאני יכולה, אבל אנחנו עד היום בוכים וממתינים למשפחה ובוכים. אני לא ראיתי כלום. עכשיו יש השנה 12 משפחות הגיעו תודה לאל, אמרתי גם לכולם. הילדים באו, התחתנו באדיס אבבה והילדים שלהם בני 25, הילדות לא התחתנו עד עכשיו, הם נמצאים שם ובגלל שהם יהודים אף אחד גם לא רוצה להתחתן איתם. עכשיו בכלל מקללים אותם בגלל שהם יהודים, זה מאוד כואב למשפחה שפה. אין אף נציג בטיגריי ואף אחד לא מדבר על זה. אני מבקשת רק שיתייחסו לזה ותודה לכולם. אני רוצה להגיד למשרד הפנים, כמה מכתבים אני שלחתי ולא קיבלתי תשובה.

פנינה תמנו שטה בבקשה. אדוני היו"ר ובכלל לכל האנשים שנמצאים כאן, תחושה קשה שלי נובעת מהעובדה שלצערי ממשלות ישראל, ובטח ממשלת ישראל הנוכחית, תמיד ידעה לעשות הפרד ומשול. היא עושה הפרד ומשול בתוך הקהילה ביד רמה. מילא ארגונים כמו שרקי, אין לי שום ציפייה מהם, אבל אנחנו כקהילה לא למדנו, לא התבגרנו מספיק, כי כאשר אני, אני נכדה של קייס, שושלת של יהודי אתיופיה אדוקים מאוד, נלחמת על הנושא הזה כי באופן סיסטמתי ידעו להטיל כתם, לנגח אותנו אחד בשני, בזמן שאנחנו יודעים טוב מאוד מי המשפחות, בזמן שהקייסים היו פונים אלי, חלקם בהסתר, שזה קרובי משפחה שלהם. ואנשים בתוך הקהילה, כאילו חסרות בעיות בעולם, על 5000 שנותר, מבזבזים את זמנם בשליחות הציבורית ותוקעים מקלות בגלגלים, בזמן שתמנו יושבת כאן בוכה, האיש המבוגר הזה יושב, הורים שמגיעים אלי שמגיל 3 לא ראו את הילדים שלהם. ילדים יתומים שבגיל 3 נשארו שם. כי זו השיטה, הפרד ומשול וניגוח בתוך הקהילה, ושימו לב, זה לא רק בנבחרי ציבור ופעילים חברתיים, זה גם בפקידי ציבור. אני יודעת, ומוכנה לחתום, שהעובדים יוצאי אתיופיה עובדים מאוד,

מאוד קשה. אבל נוח לשים אותם בפרונט, שהם יספגו את האש, שאנחנו נקוף אחד את השני, כי למה? זה אותו זלזול, זו אותה פטרונות, כאילו לא למדנו שום דבר ואנחנו לא מספיק אינטליגנטים, ואנחנו לא מספיק יהודים, ואנחנו לא מספיק בני אדם, והכאב שלנו לא שווה כלום, והדמעות של ההורים שלנו לא שוות שום דבר על 5000, 6000, 7000 מה זה משנה בכלל? אנשים שממתינים 30 שנה, יושבים פה ומתווכחים בזמן שהממשלה לא מממשת את ההחלטות שלה ולא מיישמת את ההחלטות שלה. ואני אומרת פה חגיגית בשולחן הזה, אמנם אני מהמחנה הממלכתי, הם רוצים מלחמה, הם יקבלו מלחמה. אף אחד לא יספר לי מה זה פופוליזם כשמדובר באנשים שמתים. ואני נותנת לך עצה, חברתי היקרה ח"כ מלקו, אני ממליצה לא להמציא את הגלגל. יש פה מתווה מאוד ברור. להקים את הוועדה, תביאו את התקציב שלה על 2000 שנותרו מעבר למה שאני נתתי, תכניסו את הקייסים, בדיוק כמו שהמתווה מבקש, ותתחילו לרוץ עם העניין, כי אין להם זמן.

תודה רבה ח"כ תמנו שטה. אני רוצה לסכם את הדיון. הדיון שנוגע בהחלטת הממשלה התרחב הרבה מעבר לזה, מהסיבה הפשוטה שממשלות ישראל נהגו פה בקהילה בצורה, לצערי כן, עוד תהיה וועדת חקירה ממלכתית אולי עוד 10 שנים. תגיע ועדת החקירה הזאת שתבדוק איך הפרידו אימהות מילדים וקרעו משפחות, כפי שעושים. מדינת ישראל בשנת 2023 לא יכולה להתמודד, לא עם 9,000 עם 12,000 איש להעלות אותם בפעם אחת, לסיים את הטרגדיה הזאת של קהילה? לא יכולים להתמודד עם זה? משרד העלייה והקליטה לא יודע להתמודד עם קליטה של 12,000 איש?

ויכול, והממשלה גם במצב הכלכלי של היום יודעת להתמודד עם זה, ולכן אני חייב לומר במובנים האלה, זאת הדרישה החד משמעית של הוועדה מהממשלה. אני לא רוצה העלאה, לא של 900 ולא של מכסות, אין מכסות לעלייה. אין מכסות. אין מכסות ואין קריעת משפחות. אני לא חי בשלום עם זה שיש מחנות, עצם האמירה, מחנות, של יהודים שממתינים להיכנס לארץ ישראל, אחרי שאנחנו חגגנו עצמאות 75 שנה. אין דבר כזה, ולכן הקריאה לממשלה חד משמעית, כולם יהודי טיגריי וגונדר, ואדיס. להעלות את כולם. הקריאה לממשלה היא להעלות את כולם. במובן הזה, הדבר הראשון שצריכה לעשות הממשלה זה למנות גורם אחד אחראי על תכלול החלטת הממשלה והנושא הזה. לא ייתכן, אני מצפה שהגורם הזה יהיה ממונה ע"י שר הקליטה והוא צריך להיות בדרג של מנכ"ל. לא יכול לתכלל החלטה כזאת,

לא סמנכ"לית ולא אף אחד מהעובדים, זאת החלטה שנוגעת לתכלול של כמה משרדי ממשלה, והקריאה החד משמעית לשר היא למנות את המנכ"ל שלו לפרויקטור שאמור ליישם את החלטת הממשלה במלואה. לגבי ההחלטה עצמה, אז יש פה הרבה מאוד דברים שכן משרד הפנים ורשות האוכלוסין חייבות לעשות. אם זה מוקד מענה, גם בשפה האמהרית וגם בטיגרית ומוקד טלפוני, לא מוקד של מיילים. הוועדה לא מקבלת את העובדה שיש למעלה מ-3,000 פניות שממתינות למענה. אני מבקש לפנות בכתב למנהל רשות האוכלוסין,

ולהציג בפני הוועדה בתוך 3 שבועות מתווה איך מתבצע המענה על כל הפניות האלה, בטווח הזמן המיידי. יישום החלטת הממשלה לא נראה לפחות מהנתונים שבידינו שהוא אל"ף, מתוקצב ברמה הראויה. ב' בחינת הקמת הוועדה, יש שם שורה ארוכה של נושאים בתוך החלטת הממשלה שלא קרו. אנחנו דורשים מהממשלה לאשר מקור תקציבי להעלאת זכאים נוספים מעבר לאותם אלה שכבר אושרו ותוקצבו. ולגבש מתווה כולל, כמו שאמרתי, לסיום סוגיית הממתינים גם באדיס, גם בגונדר וגם בטיגריי. אני לא רוצה להתייחס לחלק מהדברים שנאמרו כאן ע"י חלק מהאנשים שבאמת נראה לי שאולי אם העלייה היתה קצת שונה, יכול להיות שאולי לא היו מערימים כ"כ הרבה קשיים ואנחנו נעשה דיון מעקב על הנושא אחרי דיון המעקב על רשות האוכלוסין, ואחר כך אנחנו נראה איפה אנחנו עומדים מבחינת התקציבים. אגב, יש פה החלטת ממשלה שהיא קיימת ושרירה, ואם הממשלה לא תביא את התקציב אפשר לעתור לבג"ץ. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:04.